צהריים טובים לכולם. התאריך ה-22 בפברואר 2022 למניינם, י"ט באדר א' התשפ"ב. אנחנו מתחילים דיון בנושא הליך רישום התרופות

באופן כללי, בואו נודה